בוקר טוב לכולם.

ז' בסיוון התשפ"ב,

אנחנו מתכבדים לפתוח את הדיון המיוחד

רובן נדחו על הסף,

ועוד לא קיבלו את האישורים. וכמה שאנחנו, חברות וחברי הכנסת פה, עובדים, עדיין לא קיבלנו איזושהי בשורה של ממש, כמו גם החלטת ממשלה שהייתה אמורה לצאת בתחום המגיפה הנפשית של הילדים והנוער.

ועשינו על זה דיונים מיוחדים משרד

וחברת הכנסת מיכל וולדיגר, אני שואלת גם אותך: מה עוד צריך לעשות כדי שהזעקה תישמע מכאן?

הקמנו ראש חץ ביחד עם ארגוני המגזר השלישי, ועם קול הפסיכיאטרים של הקהילה ושל בתי החולים, כי לא ישכנעו אותנו שבתי החולים באים על חשבון הקהילה והקהילה

וגם לא ייתן משאבים לנושא הזה. אין מה לעשות. זה לא יבוא אחד על חשבון השני. אנחנו נצטרך טיפה לעצור פה מבחינת הוועדה בחקיקה ובדברים אחרים, במידה ולא תהיה התייחסות לבריאות

אני אחדש לך: אנחנו כבר עושים את זה,

זה יהיה הדרג הבכיר שיקבל. אני לא אתן להם, כי זה כבר לא עוזר. מה את אומרת שזה לא עוזר? אז מה אנחנו המתמודדים נגיד?

נמנע מלהגיע לדיונים האלה כי אין לו מה

חולי הנפש הם חולים לכל דבר בתוך מערכת הבריאות.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. תודה רבה.

בראש ובראשונה, אני רוצה באמת לברך אותך על האחריות שגילית אתמול בהצבעות שהצבעת. זה לא ברור מאליו. יכול להיות

מעבר לצד הערכי, החברתי והמוסרי שהחוקים הללו צריכים לעבור זה בוודאי גם כלכלי. יש לנו את הדוח של בועז סופר שכתב לפורום של הפסיכולוגיה הציבורית, שמדבר על כך שמדינת ישראל מפסידה בכל שנה בין 50 ל-60 מיליארד שקל בגלל התנהלות כושלת של מערכת בריאות הנפש. אז זה גם כלכלי למדינת ישראל, אז

וואלה האמת?

נורא בסיסי כשיושבת כאן אמא שנלחמת על זה חבל על הזמן אני לא מצליחה להבין למה בשום דבר אין

מה הנתונים היום?

אנשים מחכים היום לטיפול נפשי חודשים ארוכים,

בין חצי שנה לשנה לטיפול פסיכותרפי,

אבל - - - זה היה לפני הקורונה. זה לפי דוח מבקר המדינה של

בסך הכל זה דבר חיובי, והתורים חזרו להיות כפי שהם, מאוד-מאוד ארוכים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. צריך לזכור בהקשר הזה שהיום, בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש, יש סדר גודל של 40 אלף איש

מה היעדים שלכם להורדת הזמנים הזאת?

אני אסביר דבר כזה.

תמיכה משמעותם כסף שהוא צבוע והוא ייעודי אך ורק לטיפול נפשי, אוקי? אם בתחילת הרפורמה לבריאות הנפש קופות

- - - אבל האם זה נכון שמבחן תמיכה זה אם אתה עמדת

תוכנית שאתם בניתם, כי אתם בניתם את מבחני התמיכה. א' תוך כמה זמן באמת יקוצרו התורים? האם בניתם, מה הסטנדרטים, מה נקרא תור, מה יינתן? איך מודדים?

כלומר, יש פה תוכניות תראה, זה לא רק כסף.

בעיניי זו קודם כל גישה.

פחות נלהבות לבוא ולממש אותו בצורה הכי-הכי ברורה.

אני אומר את זה לצד זה שהאחריות שלנו כמשרד הבריאות

האחריות. נכון. נכון. אני לא חלילה מוריד את האחריות מאיתנו במשרד הבריאות.

לכן אנחנו גם בעצם עושים צעדים שאינם קיימים בתחומי בריאות אחרים.

רגע, אני רק עוד לגבי תורי ההמתנה, רק שנייה. הרי מבחני התמיכה כבר התפרסמו. נכון. מבחני התמיכה התפרסמו. אחת מהקופות כבר אמרה שהיא בפנים? מישהו

גם עובדים

ומטפלים נוספים שיודעים לתת את השירות הזה. התקנים האלה אוישו כי קופות החולים ידעו לשלם שכר ראוי והוגן,

מה התוכנית שלכם היום לילדים שיושבים בבית ומחכים שמישהו יראה אותם?

ולכן, אני חושבת רגע, בכל הנוגע למה שהעליתם פה: התורים הם רק הסימפטום. בואו לא נדבר על התורים, זה לא העניין.

עם עזיבה של אנשי

אבל צריך שגם יעזרו למטפלים. ואז בסוף גם לא יהיו לכם מטפלים בבתי החולים הפסיכיאטריים,

אנשים יישבו בבית ויקבלו את מי שבא אליהם. רגע, אבל עידית,

בסדר, אז שלא יהיה. אז שעצורים יחכו גם 100 שנה. אז לא יהיו חוות דעת פסיכיאטריות. איפה נשמע דבר כזה? כן,

ואני מבין את הצורך, ואני מבין את המחאה של הצוות הרפואי,

ומטופלים יהיו עם מזרנים על הרצפה, ותתווסף מטלה נוספת של הסתכלות בצווי בית

פרופ' מרינה קופצ'יק,

מנהלת מחלקה ומייצגת כאן גם את בתי החולים הפסיכיאטריים, שביקשו לראות תוכנית ממשרד הבריאות וטרם

אנחנו באמת נמצאים בפסגת העולם מבחינת רמת המקצועיות שלנו, גם בפסיכיאטריה וגם בפסיכולוגיה,

ויחד עם

הנראות של בתי החולים הפסיכיאטריים, המרפאות הציבוריות, ותנאי העבודה של

אפילו כן.

גם זה לא מתקיים. אמיתי, אני

אז מסבירים לי באוצר שלא כדאי שנשווה, כי מה שקבע בג"צ רק החמיר את המצב.

אני רוצה להקריא לכם כמה, באמת היילייטס. סליחה, אני מצטערת, אבל אולי בכל תתנו לי לסיים.

כן, אבל אי אפשר שתדברי כל הוועדה.

ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים תוכנית. בלי תוכנית ארוכת טווח, תוכנית ברורה, על העלייה בהשקעה בבריאות הנפש באחוז אחד

אז רגע, אתם כבר סוגרים בבתי החולים כשאלה עוד לא נפתחו?

לא, זה מעבר. אבל בדיוק, מה הרעיון בלהעביר אותם מבית חולים לעוד מוסד שהוא סגור?

אני חושב - - - אותם הוסטלים שזה לא עובד? שיש איתם בעיות גם ככה? שעשינו על זה מאות דיונים גם?

לא. מנהלי בתי החולים מכירים אותם מצוין,

כן, כבר יש קיימים גם שניים כאלה היום.

היום אלה שתי מסגרות שנקראות קהילה אקולוגית - - - כמו שאמרתי,

היום קיימות שתי מסגרות במודל,

כן,

רגע, אבל נשמע, אני רוצה לשמוע אותו את המיטות, אתם מוציאים - - - מה שיאפשר לבצע - - - אפשר להפסיק עם האקוטי כשיש מאות אלפי מתמודדים בחוץ

ואני חושב שזאת השאלה המרכזית פה, וזה מהלך גדול,

יהיו יותר אנשים, יותר כוח אדם שמתפנה לטפל באותם אנשים שהרופאים פה מטפלים. יונתן, אני רוצה רגע שתתרכז.

גם אם אתם תשאירו את המיטות האלה או לא תשאירו את המיטות האלה לא יהיה מי שיטפל בהם. אנחנו לא יודעים איך לשמור על הצוותים במחלקות: על הפסיכולוגים, על הרופאים, על הסיעוד, על הפרא-רפואי. אנחנו לא יודעים איך לשמור. הם בורחים לקהילה, הם

זה מקצוע מוחלש, ומקצוע שהופך להיות מוזנח יותר ויותר. אנחנו בסוף עוזבות ועוזבים. כלומר, יש גם לנו גבול. כשאנחנו מדברים על פיקוח נפש עידית,

כי פיקוח הנפש שאנחנו עוסקים בו הוא גם רוחני וגם גשמי.

האם קיימת עמותה או גוף כלשהו

מקריאה הודעה נוספת: אני צריך בדחיפות ידע בקשר

בגדול הכוונה לאשפוז במחלקה סגורה.

מקריאה הודעה נוספת:

הגיעו מים עד נפש. אחרי שגרם לשלושת אחיו לבכות היום אנחנו שוקלים אשפוז. מה לעשות? כל יום בלי הפסקה, 200 הודעות ביום לפחות. כל יום.

מקריאה הודעה נוספת: שאלה בנוגע לאחים בת תשע חשופה למה שקורה עם האח שלה הגדול. רגע, יערה. אנחנו פשוט חייבים - - - אילו טיפולים תומכים מומלצים

האם כדאי אולי לעבור אבחון לפוסט טראומה כי אין ספק שהמצב

אני בהחלט רואה ושומע את הדברים שהעלית בפתיח.

הדברים נמצאים על השולחן, ברורים לכולנו. שמעתי כעת גם את זעקת ההורים, ואפשר להבין את זה. אנחנו הרופאים צועקים וזועקים פה למען החולים שלנו. זו לא

צריך להוסיף מיטות למחלקות אקוטיות, כדי שלכל חולה בבית חולים פסיכיאטרי

הרצפה. ב-2016 היו מענקים שהזרימו דם חדש למערך

בקיצור, צריך להפסיק לדבר וצריך להתחיל לעשות. תודה. תודה רבה.

נועה רוזנברג מארגון רופאי

אותנו, שאנחנו מנסים לעשות את הבלתי אפשרי? מה זה הטפסים האלה?

ולא את הטפסים האלה שהם כביכול לעזרת המטופלים.

אני מאוד חושש שבשנה הבאה זה לא יקרה. המצוקה השנייה היא כאשר אנחנו מקבלים פניות, עשרות ומאות פניות שדורשות המשך טיפול בקהילה.

לכן, אנחנו שותפים לקריאה שיוצאת מכאן. וזהו,

שאני יודע שהן קיימות והן כרגע לא בחדר, וגם לחזק בקריאה הזאת את משרד הבריאות. נדמה לי

אין תקציבים שם. ואנחנו ממשיכים לבנות בניינים וכאלה, כן? אני רוצה לדבר גם על נושא שהוא מאוד-מאוד חשוב לי, כמי שעברה התעללות משוטרים באיזושהי סיטואציה.

לולאות חנק שאמורות לתפוס מתמודדי נפש במצוקה.

זה לא בית חולים, בואו.

ואין להם אפשרות אפילו לקבל טיפול.

משהו:

אין פסיכולוגים ציבוריים ואנשים מחכים שנה וחצי. אז תעלו את המס, אצל הפסיכולוגים הפרטיים

לא, אין.

אז הנה קריאה לתת, לשים זרקור על המחסור האקוטי הזה באנשי מקצוע, תורי המתנה עוד יותר ארוכים, והתייחסויות גם לחברה הערבית בהקשר הזה. תודה רבה. עדית סרגוסטי מבזכות.

קודם כל נגיד שהגשנו גם את החקיקה ביחד איתכם, ואני מקווה שזה יתקדם. ישבנו גם עם השרים. מה את יכולה לחדש לנו שעד עכשיו עוד לא קיבלנו, בתוך כל בואו נגיד את האמת, די באסה. לא קורה שום דבר. אנחנו יושבים כאן, אנחנו מדברים, אנחנו מעלים. לא שום דבר, אבל לא מספיק, ובטח לא לפי היקף התופעה, כשאנחנו יודעים גם שהקורונה הקפיצה את זה כמה צעדים קדימה.

וולקאם באק הקורונה חוזרת ובגדול, ולא נעלמה. הנתונים מהיום בבוקר חמורים מאוד, מראים מגמה של עלייה מאוד גבוהה, המקדם מעל 1.1. אני מקווה שעל פי הנתונים גם משרד הבריאות דואג, בטח למבוגרים, אולי אומר להם לעטות מסכות בחדרים סגורים ביחד עם הרבה אנשים.

אז קודם כל תודה על עוד דיון בנושא הזה, וכמו שוורד אמרה תודה שאת לא מרפה ולא נואשת מלנסות לקדם את הנושא. לצערי אין לי מה לחדש. אני חושבת שערכנו ביחד, הדיונים שאת ניהלת כאן אני כבר לא יודעת כמה, רבים מספור היו בחודשים האחרונים. זה באמת מאוד-מאוד מתסכל, מאוד מייאש ומאוד מדכדכך להגיע לכאן לעוד דיון ועוד דיון, כשבכל דיון אנחנו נחשפים לעוד שורה של בעיות. אני מנסה לחשוב לכל אורך הדיון, פרקטית מה אנחנו יכולים לעשות. כמו שנאמר, אנחנו משכנעים את המשוכנעים. אני חושבת שהבעיות העיקריות כבר לנגד עינינו. אני חושבת שאולי הדבר שצריך להתחיל לייצר זו קודם כל רשימה של כל הבעיות שאנחנו נחשפים אליהן בדיונים האלה. רשימה מסודרת של הבעיות, עם כתובת של מי הגורם שאחראי כדי לייצר פיתרון לדבר הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לצפות ולדרוש, כולנו, מהממשלה שזה כולל כמובן את משרד האוצר והבריאות בראש, אבל אני חושבת שזה צריך לעלות אולי לכיוון משרד ראש הממשלה להתחיל לייצר רשימה של פתרונות פרקטיים לכל אחת מהבעיות האלה. החל במצוקת כוח האדם, עבור במצוקה בתשתיות, וכאלה בכל התוצרים של הדבר הזה שאנחנו רואים בשטח: תורי המתנה, מצבים איומים ונוראים שילדים ונוער נחשפים אליהם. אלה דברים שיש להם עלות, שצריכים הרבה מאוד משאבים בתוך המערכות האלה,

אני חושבת שהתעדוף צריך ללכת קודם כל לעניין של קהילה, של מניעה, כדי שלכל הפחות בדורות הבאים אנחנו לא נגיע למצבים הנוראים שאנחנו שומעים עליהם, של צפיפות בלתי נסבלת בחדרי מיון. צריך לעצור את זה הרבה-הרבה קודם. זה נכון ערכית, זה נכון מוסרית, זה נכון מקצועית, וזה נכון גם כלכלית. אבל בשביל זה, אנחנו חייבים לעשות תוכניות ארוכות טווח. אלה לא דברים שייפתרו מתקציב אחד לשני, אלה לא דברים שייפתרו בתוכניות אד-הוק. אלה דברים שמחייבים מחשבה. בשביל להכשיר פסיכיאטר זה תהליך של עשר שנים,

פסיכולוג במערכת הציבורית זה תהליך של עשר שנים. אלה תהליכים ארוכי טווח ,שהיינו חייבים לעשות אותם עוד הרבה קודם,

עכשיו כשאנחנו נחשפים באמת לעומק הבעיות, שייקח שנים כדי לפתור אותן אני חושבת שזה פרקטית הדבר שאנחנו צריכים להידרש אליו. נשמח להיות שותפים לחשיבה הזו, ולשבת פשוט להתחיל לעשות רשימה.

ולצפות מהגורמים האחראים להתחיל להציע פתרונות.

כי גם אם יגיע תקציב מדינה,

אז הוא יפתור את הבעיה, במקרה הטוב לשנה הבאה. והזכרת את התוכנית הלאומית לילדים ונוער: היא חייבת, חייבת לצאת לדרך. היא קיימת כבר, ישבו עליה, עבדו עליה, הכינו אותה.

היא חייבת לצאת לדרך כרגע. תקציב המדינה מי יודע אם יקרה.

מסכימה איתך לגמרי. אין מה לחכות עם זה. ד"ר אורי יצקר מבית החולים זיו נמצא איתנו בזום. הוא מנהל המערך הפסיכיאטרי לילדים ולנוער. הוועדה גם ביקרה בבית החולים הפסיכיאטרי לילדים ולנוער בזיו, ובאמת התרשמה מעבודה עצומה שנעשית שם, ובמינימום ואם אפשר לומר תת משאבים. שלום, תודה רבה. אני בשני כובעים: אני גם היו"ר הנבחר של האיגוד שלנו, של פסיכיאטרית ילדים ונוער. אני אדבר ממש דקה בשני הכובעים.

באמת תודה על העיסוק הכל כך חשוב בנושא הזה. באמת, חברת הכנסת סילמן, וחברת הכנסת וולדיגר. באמת יש אלפי ילדים, אנחנו אספנו את הנתונים אלפי ילדים שמחכים לתורים למרפאות בכל הארץ, במצבים באמת מאוד-מאוד קשים. 530 ילדים מחכים כרגע לאשפוז או טיפול יום אחרי ניסיון אובדני או במצב לא יציב של הפרעות אכילה. אלה נתונים שהם מאוד קשים, אנחנו מתביישים בהם ולא מצליחים להתמודד איתם. ואני מדבר באמת על סיכון מיידי. אנחנו, ביחד עם האגף לבריאות הנפש, בנינו תוכנית שאני חושב שכבר לפחות חמש-שש פעמים עלתה פה בוועדה, של עשרה מרכזים להתערבות במשבר. זה לא יצא לפועל הלכה למעשה.

שהיא חלק מהתוכנית הגדולה שחייבת לצאת, אבל היא תוכנית ש-1,000 ילדים בשנה, והמשפחות כמובן,

יוכלו לקבל טיפול מיידי, עכשיו, כאן ומיד, ברגע שיש אובדנות או מצב מסכן חיים. אנחנו יודעים להפעיל את זה, והתקציבים הם נמוכים, והאגף והאיגוד, ומנהלי בתי החולים כולם בתמונה הזאת. אנחנו מאוד מקווים שזה ייצא לפועל. אנחנו יכולים להפעיל אותה מיידית. בכובע של הפריפריה: באמת אמרו פה דברים מאוד חשובים. אני חושב שפה הציבור שבאמת אין לו את היכולת לרכוש שירותים פרטיים, ובאמת ציבור שמתחנן לעזרה של כולנו. אנחנו רואים את התופעה הזאת בצורה מאוד חמורה, של עזיבת צוותים פרא-רפואיים, של שכר מינימום. כולם פה בתואר שני בצוותים הפרא-רפואיים, מקבלים שכר מינימום, לא מקבלים נסיעות. ובאמת אמרו פה דברים את ציינת את התנאים: מקלחת אחת ל-15 נערות מאושפזות, המחלקות לא מונגשות. וגם לא בהפרדה מגדרית, צריך לומר.

לא על מיטה מתקפלת, ולהתקלח, ולהורים לקבל מקום לפגוש את הילדים. אני רק אסיים בזה שבאמת הילדים ובני הנוער בכל הארץ, ובוודאי בפריפריה, נושאים עיניים לכולכם, לכולנו, ומבקשים שנעזור. באמת יושבים פה סביב השולחן אנשים יקרים מכל התחומים שמנסים לקדם את זה. אני מאוד מקווה שנהיה אנשי בשורה עבור כל הילדים, המשפחות וההורים של כל הילדים שבאמת צריכים את עזרתנו. תודה רבה. אסתר קרמר, ממש בדקה. כן, ממש בדקה. אני רוצה להגיד, קודם כל תודה רבה מאוד על הדיונים. אני מגיעה כנציגת עמותת לשמה. דיברו על נגישות. אני רוצה לדבר פשוט על נגישות ספציפית,

מחלקות פסיכיאטריות לא נגישות לכיסאות גלגלים. אם אנחנו מדברים על המרכז הירושלמי: שני חדרי המיון שלו גם חדר המיון בכפר שאול וגם חדר המיון באיתנים לא נגישים לכיסא גלגלים. אדם על כיסא גלגלים מקבל שירות בחצר של בית החולים. שם הפסיכיאטר מקבל אותו. בתוך המחלקות אין נגישות. לא צריך עלויות מאוד גבוהות ליצור את הנגישות הזאת. זה הדבר הראשון שממש חשוב לי לדבר עליו: הנגישות הפיזית. הדבר השני: אנחנו בתור עמותת לשמה רוצים לדבר על זה שצריך לשפר בכלל את המצב של האנשים שמאושפזים. דיברתם על תקינה, דיברתם על זה. זה מאוד חשוב, אבל תדעו שבסוף, זה פשוט הבסיס של האנשים שמגיעים לאשפוז. המיטות צפופות ברמה שאי אפשר להכניס דף נייר בין שתי מיטות מרוב שהן צפופות בטח לא כיסא גלגלים. אבל המיטות כל כך צפופות, כי ברגע שיש רווח בין שתי מיטות פשוט מכניסים אליו עוד מיטה. זה מה שקורה במחלקות. יש צפיפות נוראה, יש מקלחת או שתיים לכל המחלקה ופותחים אותן לשעה בבוקר, אז יש תורים ארוכים במקלחת.

זה אחד הדברים הכי לא נעימים, להגיע למחלקה פסיכיאטרית, גם אם היא הייתה נראית כמו מחלקת יולדות, כי כשמגיעים למחלקת יולדות יוצאים עם תינוק, וכשמגיעים למחלקה פסיכיאטרית יוצאים עם קרע בנשמה. כשהמחלקה היא גם לא נגישה, ונכנסים ומגיעים לתוך מחלקה לא נגישה אני לא מדברת רק פיזית, אלא גם סתם לא נגישה,

לא נעים להיות בה. ואי אפשר להכניס טלפון, ואי אפשר להיות בתקשורת עם העולם. למה אי אפשר להכניס טלפון למחלקה? למה שבן אדם לא יוכל לכתוב הודעה בתוך המחלקה? אין שום נגישות אנושית, ואני מדברת על נגישות אנושית בתוך המחלקה. שתהיה לאנשים הרגשה טובה, שיהיה כבוד לאנשים, ושיהיה נעים לאנשים שמגיעים לתוך המחלקות. תודה רבה. ד"ר שלומית צפריר משירותי בריאות כללית, מנהלת את המערך של בריאות הנפש במחוז ירושלים.

אני מייצגת פה את כללית, בעיקר בקהילה. אני חושבת שהיה קצת יותר מקום לבתי החולים, וזה חשוב קצת לשים את הדגש שם. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאת הבעיות אנחנו מכירים, אבל הן הרבה יותר חמורות ממה שמשתקף בנתונים.

הנתונים של רשימות ההמתנה לא השתנו הם נשארו 12-6 חודשים, כי פשוט כשאתה מתקשר לקבוע תור ואומרים לך שיהיה תור בעוד שנה, אתה אומר תודה ולא קובע, אתה לא נכנס לרשימה. אני חושבת שיכול להיות שנקבל את אותם נתונים. חמורים יותר. והם לא יהיו חמורים יותר, בגלל שהם פשוט לא נספרים: אנשים לא נספרים בתוך הרשימות האלה כי אין מה לחכות.

ואז המטופלים מחפשים בפרטי. והשקר הזה, שהרופאים לא בבתי החולים כי הם בקהילה והם לא בקהילה כי הם במערכת הפרטית

בתקופת הקורונה אני יכולה לתאר לכם את הרופאות במערכת הציבורית באזור ירושלים, סוגרות את הקליניקות הפרטיות כי אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר לעמוד בפניות החוזרות, האין-סופיות, של ילדים ושל הורים, שמבקשים עזרה. אי אפשר לשמוע את זה כל יום, ולחזור הביתה לילדים שלך, מאוחר כשהם כבר הלכו לישון, ולהגיד לאנשים אין לי. אז אנשים סוגרים גם את הקליניקות הפרטיות, כי אי אפשר לעמוד בזה. אני אראה לכם תמונות אצלי בווטסאפ אלה פניות יום-יומיות של הרבה מאוד אנשים, והטלפון שלי לא מפורסם בשום מקום, כולל ששולחים לי תמונות של הילדים שלהם כדי שאני אראה שהם חמודים ואני אסכים לעזור. אי אפשר לעבוד ככה אי אפשר.

אני חושבת שצריך להסתכל בעיניים ולהגיד: הבעיה היא בעיה לאומית. אנחנו מקצוע בהכחדה, בפסיכיאטריה בכלל ובפסיכיאטריה של הילד עוד יותר. במגזר הערבי ובתחומים ספציפיים כמו הפרעות אכילה עוד יותר. צריכה להיות תוכנית לאומית רחבה שמתייחסת לשדות הקליניים אצל הסטודנטים לרפואה, שמתייחסת לתקנים של מתמחים. התמחות בפסיכיאטריה לוקחת ארבע שנים וחצי, וחמש שנים וחצי בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, זה זמן. אם לא מקבלים את התקנים, ובמסגרת התוכנית שאורי יצקר הזכיר ושהייתי שותפה בכתיבה שלה מדובר על עוד עשרה תקנים למתמחים אם אנחנו לא מקבלים את התקנים האלה, הם לא יהיו מומחים בעוד חמש שנים וחצי. ויש כיום 300-270 פסיכיאטרים של הילד שעובדים במדינת ישראל זה כלום. אני חושבת שהבעיה הבסיסית היא בעיה בתכנון ובהסתכלות במאקרו,

כשאנחנו מסתכלים קדימה ואומרים רפורמה זה חשוב. הילדים ברפורמה דיברו על לתת טיפול לשני אחוז מהקטינים וארבעה אחוז מהמבוגרים. זה אולי היה רלוונטי ב-2015 בהסתכל על מי כוח האדם שקיים ועל מה שאפשר.

לא היו את השלבים הבאים. לא היה ב-2016 וב-2017 יותר ושזה יבוא עם תקנים, עם כוח אדם או עם הכשרות.

והגענו ל-2022, ואתם יודעים מה האפידמיולוגיה של תחלואה נפשית, גם בקטינים וגם במבוגרים? לא שני אחוז ולא ארבעה אחוז. 15 אחוז, משהו כזה, בטח אחרי הקורונה. אלה המספרים. אנחנו מראש לא בנויים לתת מענים. אני מסכימה איתך לגמרי. אני רק רוצה אולי להוסיף במשפט, לגבי הדברים שנעשים בקופה, כי אנחנו מאוד עסוקים בלמצוא את הפתרונות ולתת את המענים, וזה פלסטר, כי הפתרונות צריכים להיות ברמה הרגולטורית הארצית. אנחנו פותחים תקני סמנכ"ל למתמחים כדי להכשיר מתמחים, כי אין תקנים בבתי החולים. משרד הבריאות היה צריך להגדיר את התקנים שם: הם היו צריכים להיות תקנים של בתי החולים. אנחנו הקמנו בחודשים האחרונים צוותי משבר להתערבות בילדים ונוער בכל תשעת המחוזות של כללית. זו טיפה בים. כמות הפניות היא כזאת שאי אפשר לעמוד בה. אי אפשר לעמוד בה, ואי אפשר לעמוד בה בלי כוח אדם ובלי תקנים.

הבעיות אצל הרופאים ואצל הצוותים הפרא-רפואיים הן אחרות. ממש חצי דקה, כי אני חייבת לעבור הלאה. בסדר גמור. בחצי הדקה הזאת אני בעיקר רוצה להציע לעידית להצטרף אלייך ולהכין את רשימת הבעיות האין-סופיות. אני חושבת שאנחנו חייבים לעבור לשלבים הפרקטיים,

מי שהכי חסר לי פה זה באמת מישהו ממשרד האוצר. משרד האוצר פה,

דניאל, התשובה השתנתה מאשר מחכים לתקציב? אני מאגף תקציבים. אני אגיד קודם כל שאנחנו שותפים להבנה שיש פה הרבה מאוד אתגרים ובעיות שצריך להתמודד איתן.

בתקציב האחרון הוקצו למעלה מחצי מיליארד שקלים לטובת מערכת בריאות הנפש.

אלה 400 מיליון שקלים שמחולקים על פני שבע שנים. אין בזה איזשהו,

ולבינוי אלה לא התוכניות עצמן שדיברנו עליהן בהתחלה. אני אשמח להשיב, אם תרצי לתת לי.

בנוסף לכסף שבאמת הוקצה לבינוי, הוקצו גם כספים למבחני תמיכה לבסיס. מבחני התמיכה האלה אמורים גם להרחיב את מגוון המענים שניתנים על הרצף, החל מהקהילה, דרך צוותים באמצע ועד האשפוז, וגם ליצור את המענה שיונתן פה - - - מה לגבי אותה תוכנית לילדים ולנוער?

אפשר רק להתייחס למענים בקהילה, דניאל? אז שוב: תוכנית הילדים ונוער ככל שמשרדי הבריאות, רווחה וחינוך מעוניינים בכך, הם מוזמנים לקדם זאת כבר כעת מתקציבם, כמו שהם עושים עם הרבה מאוד דברים. אבל זה אמר שזו תהיה החלטת ממשלה של 920 מיליון שקלים של האוצר. מהתקציב שאין להם. אין, אין אמירה כזאת. ככל שהם רוצים לקדם את התוכנית, הם מוזמנים לעשות זאת. יש הרבה מאוד דברים שהמשרדים השונים עושים - - - בקיצור, אין הצעת מחליטים, אין החלטת ממשלה. זה מה שנאמר כאן והצגתם כאן, האוצר הציג כאן. שוב, גם בדיונים קודמים כבר אמרנו: ככל שהמשרדים רוצים להביא החלטת ממשלה, הם מוזמנים לעשות את זה.

בפעם האחרונה שאמרתם, אמרתם אנחנו נביא את זה, אבל אחרי התקציב. זו הייתה האמירה וגם רשמנו אותה. עכשיו זה הפך להיות בכלל עניינם של המשרדים. הם לא אמרו איזה תקציב. זה יכול להיות בעוד שנתיים, שלוש, ארבע. לא, לא שינינו את התשובה בשום שלב. אותם חולים יחכו לזה, להצעת המחליטים. ככל שהמשרדים השונים רוצים לעשות את זה כבר עכשיו, הם יכולים לעשות זאת. ככל שהם רוצים לקבל לטובת הדבר הזה תוספות תקציביות זה משהו שנידון בדיוני תקציב. בקיצור, אין בשורה למשרד האוצר. הרי אתם יודעים לעשות את זה כשמישהו מאיים. משרד החינוך, אתם דווקא מהשפ"י, אתם רואים את הילדים האבודים. דיברה כאן יערה על זה שהילדים נופלים בלי המסגרות, בלי מקום. דיברו על זה כאן עוד אנשים סביב השולחן. מה עושים? ברשותך, אני רוצה: הרי אתם יודעים לעשות את זה. כשמישהו מאיים לפרק את הקואליציה אתם פתאום מוצאים את המיליונים, וגם את המיליארדים. ופה, אתם לא מוצאים. תראה, אני לא אופטימית. אני יודעת שזה לא יקרה. אני יודעת שהתוכנית הזאת תיקבר כמו כל התוכניות האחרות. הצעת מחליטים, אם לא תגיע זה לא יקרה. יושבים פה אנשים שנותנים את הנשמה שלהם לציבור הזה של נפגעי נפש. אני המשכתי את השדולה לבריאות הנפש ולמניעת אובדנות בכנסת ה-21. אותן מילים, אותן הבטחות, אותם דברים. ואני אומרת לכם: אני חסרת אונים. אני באופוזיציה, אבל אמרתי וואלה, הגיע שר בריאות שדיבר על בריאות הנפש, אמרתי יאללה. אני אצביע, אני מבטיחה שאני אצביע לכל דבר. עזבו שאת החוקים שלי להקמת הרשות הלאומית למניעת אובדנות - - - כן, זה גם מיכל וגם אני אמרנו את זה בהתחלה,

שכל החוקים שלנו לא עוברים.

אני הכנתי פה רשימה, מכאן ועד להודעה חדשה מה צריך. אבל אני מסתכלת עליהם, אני מקשיבה ואני אומרת וואלה, מה שהיה הוא שיהיה, שום דבר לא ישתנה. מה שכן קרה זה שבאה לנו הקורונה,

לא הייתה אפילו בחשיבה של אותם אנשים. ואני טענתי, ואמרתי את זה בכל דיון: תהיה מגיפה שאחרי המגיפה. תהיה מגיפה שאחרי המגיפה, וזו המגיפה של נפגעי הנפש. אבל אתם כל כך אדישים, זה בכלל לא מעניין אתכם. מכבי הראו את זה בנתונים מטורפים בילדים ונוער. עכשיו שתבינו, ואני באה מתחום החינוך,

אני מודה אני לא כמו עידית שבאה מתחום הבריאות. אני באתי מתחום החינוך, ובתחום החינוך, דבר אחד אנחנו משתדלים כל הזמן לעשות: למנוע מאותו ילד להגיע לקצה. ואני ביקרתי בבתי ספר וראיתי מנהלים חסרי אונים, שאומרים לי תקשיבי, הילד מחכה לאבחון למעלה משמונה חודשים, הוא הורס את הכיתה, את החברים שלו, את הילדים, כבר פעמיים כמעט קפץ מהחלון וזה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אתכם. זה פשוט לא מעניין אתכם. אתם פשוט עושים מה שאתם רוצים, בחיי אדם. ואתם באים ומתחילים להגיד: לא,

מה שהיה הוא שיהיה. ולכם אני אומרת, ולכל המשרדים הממשלתיים שעוסקים בדבר: תתביישו לכם. איך אתם יכולים לקום ולהסתכל על עצמכם במראה כשאתם יודעים שיש עשרות אנשים שמחכים לטיפול? מאות ואלפי אנשים שמחכים לטיפול? ואני לא אומרת את זה מעמדה של אופוזיציה. אני אומרת את זה כיושבת ראש השדולה למניעת אובדנות. ולצערי הרב בכל יום אני מקבלת הודעות טלפוניות מהורים חסרי אונים. אני הצלתי בחור באמצע שדה עם רובה, יחד עם המשטרה ואין לי כלים לעשות את זה. אבל ההורים שלו התקשרו אלי, ומצאתי את עצמי ב-12 בלילה נוסעת, לא יודעת לאן, והגעתי איכשהו יחד עם המשטרה. ולא היה שם אף אדם מקצועי שיטפל בו, כי אין אנשים שמטפלים. מה אתם לא מבינים? אז הם מביאים לולאות חנק. מה אתם לא מבינים? אני כבר לא מדברת על נפגעי הלם, ובצבא יש כל כך הרבה. ונפגעי תקיפה מינית. ותקיפה מינית, נכון, ועוד הרבה אחרים. ואני מבקרת בבתי החולים. אתם מרדימים ומרעיבים את המערכת. זה פשוט לא יאומן, איזו אדישות. זה פשוט לא יאומן. זה לא יעזור שלא נפתור את הסוגיה הזאת.

משרד החינוך, אני באמת רוצה לשמוע, כי בסוף אלה ילדים שנופלים בין הכיסאות: הם לא מתאימים למערכת החינוך הרגילה, אין להם מסגרת אחרת, אם מוצאים להם זה אולי בכרמיאל כשהם גרים בכלל במרכז משהו לא ישים בכלל. מה עושים? אני פסיכולוגית ראשית במשרד החינוך.

אני מציעה להסתכל על הרצף, ואני מציעה להסתכל על דרגות החומרה השונות. אני אמרתי את זה בוועדות קודמות: אנחנו משתתפים בכל ישיבה, בכל ועדה, כי הנושא הזה בנפשנו, וכל ילד שכן סובל ממצוקה נפשית, בין אם הוא מטופל או לא מטופל, לומד במערכת החינוך להוציא קבוצה שזקוקה למסגרות מיוחדות. אני מציעה להחזיק את הרצף כולו, משום שככל שילדים לא מטופלים, הם עדיין לומדים במערכת החינוך ומתקשים נורא ללמוד, ובעצם מאבדים שנות לימוד,

במידה והם לא מטופלים בבריאות הנפש. וגם מפריעים לחברים שלהם בכיתה. הכיתה לא מתנהלת. אף אחד לא חושב על זה. שאלה מעגלים: זו המשפחה, זו הכיתה, זו הקהילה, זה הכל. נכון, אז זו מערכת אחת. וזה כל כך הרבה כסף שאחר כך משקיעים, כשהיה אפשר למנוע את זה מלכתחילה. אבל אין חשיבה. אני רוצה להגיד שתוכנית החירום שהוצגה כאן יותר מפעם אחת כתוכנית בין-משרדית, היא תוכנית שאנחנו מייחלים לקידום שלה, ומחכים לדיוני התקציב כדי שהיא תקודם. מה שעלה כאן לגבי כוח האדם, בכל הרמות ובכל הסקטורים שיש כאן של בריאות נפש הוא קריטי. בלי כוח האדם הזה, אנחנו יראים מהאפשרות שנקבל תקציבים שכוח אדם גם לא יוכל לממש. אם לא יהיה כוח אדם, גם אם יוקצה תקציב לא יהיה מי שיבצע אותו. את יודעת, בימים אלו, 600 רופאים פורשים. הייתה לנו עלייה מחבר העמים, עלייה מאוד מבורכת, שהביאה איתה הרבה כוח אדם בתחום הרפואה. ומה לעשות הם הגיעו לגיל פרישה. הם פרשו, אבל אין במקומם אחרים. פשוט

עזבי את זה שאין היום מה שקיים זה אומר שאנחנו כבר גם בחוסר של 600 רופאים. בתוך תוכנית החירום וגם כאן, אנחנו העלינו את הסוגייה שעלתה פה, של ריבוי מתמחים ועזיבת מומחים ומדריכים. הכנסנו את זה לתוך תוכנית החירום כתוכנית שיש בתוכה תמריצים. אבל היא לא חירום כבר. היא הפכה להיות תוכנית למגירה. היא לא תוכנית חירום. ככה קראו לה בהתחלה: תוכנית חירום, והיא הוגדרה כתוכנית חירום, וכרגע היא לא תוכנית חירום בכלל. הקורונה מבחינתם כבר עברה, דעכה, יחזרו לעצמם אנשים לא,

מהנתונים שהוצגו לנו כאן על ידי קופת חולים מכבי, באמת ראשוניים בתחום של הילדים והנוער. כן, תשמעו, זה לא ייעלם. זה לא ייעלם, זה רק ידרדר. ולמערכת אין הרי מקומות אשפוז באמת הולמים וגם מספיקים לילדים ונוער. אז מה נעשה איתם? אני רוצה להגיד שוב: כל מה שעלה כאן רוב הילדים האלה, רובם ככולם, לומדים במערכת החינוך במצב הזה. לא, הם רשומים. הם לא לומדים.

אני רוצה דווקא לתת כבוד ומקום לכל ילד וילד. אני רוצה לדבר על הילדים שכן לומדים במערכת החינוך. אני רוצה לדבר על הילדים שלומדים במערכת החינוך ושיש להם מצוקה נפשית גבוהה, ושהם מתקשים ללמוד בגין המצוקה הזאת. לכן, ההסתכלות שלנו היא על כל ילד וילד. אנחנו לא מדירים ילדים, בכל הרצף. יש קצה מדאיג ביותר של הרצף. שהם רבים היום.

אפשר לדבר על מספרים בצורה יותר מדויקת, אבל אני חושבת שחשוב שנחזיק את הרצף, לא נתקוף אחד את השני.

אבל אנחנו יודעים כמה ילדים כאלה יש? שהם נופלים בין הכיסאות והם כביכול מוגדרים בקצה והם לא ממש הקצה? הם הפכו להיות כבר די רבים? כאן מדובר על ילדים שמבחינה נפשית הם לא יכולים להחזיק, לא מסוגלים להיות בתוך מסגרת לימודית. מסוכן להם אולי להיות בתוך מסגרת לימודית.

מערכת החינוך כן יודעת להגיד מספר. אני לא מצוידת במספרים. תאשימו את הילדים, את ההורים, את המתמודדים את כולם אתם כאן מאשימים. על עצמכם אתם לא לוקחים אחריות. אתם לא לוקחים אחריות על עצמכם. כל המשרדים הממשלתיים לא לוקחים פה אחריות על עצמם. אנשים עומדים להתאבד ולא אכפת להם. תנסו להיות בעוטף, להיות נפגע תקיפה מינית בעוטף. איזה שירותים המערכות האלה נותנות? סליחה שאני מתפרץ, כי די. ויש לי שאלה: הילדים האלה זה לא שהם לא רוצים להיות במערכת. הם היו שמחים להיות במערכת, אבל אני חושבת שהמערכת לא יכולה להתמודד איתם. גם זה עלה בדיונים של תוכנית החירום, שאמרת בצדק מה שאמרת. הילדים האלה הם ילדים שזקוקים לשירותים מחוברים. בניגוד לניסיון לפרק גם את משרדי הממשלה, גם את המטפלים, גם המערכות שעובדות אני לא הייתי מפרקת מערכת שעובדת, כי אני יכולה להגיד שהגדלנו ב-30 אחוז את מספר הילדים שמטופלים על ידי פסיכולוגים חינוכיים בגין סיכון להתאבדות. אני מציעה לא לפרק את המערכת אני מציעה לבנות את המערכת. או לתגבר. לתגבר, שזאת הנקודה. תראי, אני לא באה אלייך בטענות. יש אפשרות שילדים יישבו בתוך המערכת? עם איזושהי התאמה מיוחדת?

יש סייעת לילד כזה? לא לשלוח אותם הביתה להערכת מסוכנות. שוב: אם הם יקבלו את מכלול השירותים שהם זקוקים להם - - - כן, אבל נניח שיש היום אפשרות להצמיד סייעת לילד כזה,

מצמידים, אבל זה הפלסטר, זה לא הפיתרון. בוועדות תכנון טיפול פעם בשנה, עם מלא אנשים - - - שנייה, שנייה. אני אומר לך משהו, כי אני מגיעה מתחום החינוך, וגם הייתי ראש מטה של שר החינוך. הרי במקום כל הרפורמות המיותרות האלה, שמשקיעים בהן הרבה הרי כמה חייו של

שר בממוצע במדינת ישראל, הוא בין שנה וחצי לשנתיים גג.

הוא מגיע לשם, והוא אומר אני צריך להשאיר חותם. במה הוא ישאיר חותם אה, תנו לי רפורמה. נתנו לו רפורמה, ועכשיו הרפורמה המיותרת הזו של הבגרות, שאין בה שום תכלית טובה, חוץ מלהפוך את הילדים שלנו לילדים רובוטים: מתמטיקה,

אין אזרחות, אין היסטוריה, אין תנ"ך, אין כלום. זו כבר סוגיה אחרת. אבל השקעה של כל כך הרבה כסף על רפורמה כזו ריבונו של עולם, תפסיקו עם הרפורמות ותתחילו לטפל במה שקיים, ולהקצות תקציבים לבניית מסגרות לאותם ילדים. בואו נתחיל ממסגרת - - - רגע, תביאו מסגרות לתוך בית הספר. יש לנו תוכניות הסברה מהממות, אף אחד לא מקבל אותנו. את יודעת איזו השקעה עשינו - - - אני בדיוק הגעתי לזה.

האמיני לי, כמי שהייתה מורה, במקום 40 ילדים בכיתה עם ילד בעייתי או שניים תעשו את הכיתות קטנות יותר. וואלה, לא צריך להשקיע הרבה ברפורמה הזו. אבל לא, חייבים לבוא ולהגיד הנה, אני הבאתי רפורמה. כמה רפורמות? את באה ממשרד החינוך. דוברת, יום לימודים ארוך, אופק חדש כמה עוד רפורמות מיותרות שלא מחזיקות מעמד? כמה זמן, כמה כסף, כמה השקעה? ובסוף זה נזרק באיזו מגירה באיזשהו מקום. פשוט לחשוב רק על הילד, רק על הילד לחשוב.

משפט אחרון. אני מנהלת אגף של השירות הפסיכולוגי הייעוצי. אני אשמח להוסיף משפט אחרון ולהגיד: אני חושבת שהתהליך שקרה בין שלושת המשרדים: רווחה, חינוך ובריאות, והוליד את התוכנית המצוינת לבריאות הנפש אנחנו לא מוותרים עליה. אנחנו ממשיכים לעבוד ולשקוד מול,

בשיתוף פעולה כל משרדי הממשלה יחד עם האוצר כדי לדאוג שהתוכנית הזאת תקרה. מבחינתנו, זה הדבר החשוב לעשות כרגע כדי לראות, כמו שחוה אמרה, את כל הרצף החינוכי הטיפולי. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על קצה הרצף. הילדים האלה חוזרים לבתי הספר, צריכים לקבל ליווי, תמיכה וכמובן את כל המענים הראשוניים של איתור, זיהוי ומתן מענים ראשוניים וטיפוליים, כדי למנוע את כל המצב עליו אנחנו מדברים.

אוריאל בוסו אתה רוצה לומר משפט? כי אנחנו כבר עשר דקות אחרי הזמן כשהדיון הבא כולו מחכה בחוץ. טוב, יושבת הראש, ברור לכולם קודם כל שבהיותך יושבת ראש ועדת בריאות, לאחר שנים שעבודת הרווחה והבריאות הייתה כוועדה אחת, ואת הצבת את נושא הבריאות בראש סדר העדיפויות ואת בריאות הנפש

ללא ספק, אני בעצמי סיירתי איתך. ביום חמישי האחרון. גם ביום חמישי האחרון, וגם ביקרנו בצפון, במזור. ראיתי כמה הנושא קרוב לליבך, ואת החלטת לקחת את זה צעד קדימה. אני שמעתי את חברתי, חברת הכנסת קטי שטרית, מדברת מנהמת ליבה. ללא ספק. אני שאלתי מי הבכירים שנמצאים כאן ממשרדי הממשלה. הרי אם היינו באמת מבינים, והיו מבינים שמדובר פה במצב חירום אמיתי, וכמו שהיא אמרה זה כבר לא חירום: מצב לאומי, בפרט אחרי הקורונה ולא רק היה צריך לקום פה צוות מנכ"לים של משרדי הממשלה הבכירים, ושישימו את זה כמו תוכנית חומש. תוכנית רב שנתית לפעולה אמיתית. לא עוד איזה פלסטר ועוד איזו פעולה שצריך לעשות בשביל לסגור חורים. ושאלתי מי הבכירים שנמצאים כאן סביב שולחן הדיונים, ומתברר שבאמת לא הגיעו איזה משהו משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, אנשים שיכולים לתת כרגע את הטון. כפי שקטי אמרה: אם תמורת ההצעה אתמול היו דורשים מיליארד שקל לבריאות הנפש היו מקבלים את זה. ואתם יודעים מה? הלוואי שההצבעה הייתה עוברת על מיליארד שקל לבריאות הנפש. לפחות היינו אומרים יש תמורה בעד האגרה ולא קונים אנשים סתם בשביל פרוטקשן. אבל לצערנו, אף אחד לא שם את זה בהבנה אמיתית בראש סדר העדיפויות. הלוואי שיקום אותו משכיל, מהקואליציה או מכל צד אחר. אני חושב שחברת הכנסת, יושבת ראש הוועדה עידית סילמן, שממשיכה בדבקות ותמשיך הלאה לעשות דיונים כיושבת ראש הוועדה לנושאים החשובים הללו אם יש משהו שהם נקודות זכות אמיתית ונקודות אור לקואליציה הנוכחית, לטפל בדברים שהם א-פוליטיים וחשובים לכולם אלה הנושאים הללו. וייאמר לזכותה שהיא כל הזמן עקבית בנושא הזה. מתי דיברו על בריאות הנפש בוועדות?

כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש לגילאים הצעירים ולילדים קטנים - - - הבעיה שדיברו, לא עשו שום דבר. וכשאנחנו מדברים על בריאות הנפש לגילאים הצעירים - - - לא, אני אומר בעבר. אני יכולה לומר שגם מה שיש היום, זה רק בגלל שאנחנו כל היום פה רק - - - נו,

אז אני אומר אני אומר על העבר. וגם התוכנית הזאת. אני ישבתי כאן בוועדה איתה ובדיוני תקציב, כאיש אופוזיציה, ובנושאים הללו שילבנו ידיים. ראיתי את הסעיפים שהיא נלחמה עליהם בנושא בריאות הנפש ובנושא תקציב משרד הבריאות. ולכן אני אומר. וחבר'ה, הנושא של בריאות הנפש לגילאים הצעירים והקטנים זו לא רק החצר האחורית של מדינת ישראל ושל כל מקום. אלה אנשים שגם כן מסתירים את זה מפני הבושה, מפני חוסר ידע וחוסר מקצועיות, והסטיגמה כמו שאומרת קטי. לכן, מתפקידנו אנחנו. אתמול עבר חוק מאוד-מאוד חשוב בערב, של שר הרווחה ועוד חברי כנסת מהאופוזיציה דווקא, בנושא המוגבלויות, לתת את הקול למי שאין להם קול. לתת להם סיוע ואת הכלים. אם אנחנו מדברים על בעלי מוגבלויות היותר מבוגרים, מה נאמר גם כן לילדים הצעירים שצריכים שנהיה להם לפה ולקול?

אני רק אגיד שאני רוצה לסכם. השעה 11 ורבע, והדיון הקודם היה אמור להתחיל ב-11. זה דיון על תרומות כליה ואיברים מן החי, ממש דיון חשוב, והשר גם מחכה בחוץ לא שר הבריאות, שר התרבות והספורט חילי טרופר, שהוא תרם כליה והוא יהיה כאן. אתם מוזמנים להישאר, מי שרוצה. יש כאן עוד רשימה של דוברים, אבל אני רוצה שנייה לצמצם, כי ביחד עם ד"ר מרינה, עם האיגוד הפסיכיאטרי, עם ההסתדרות הרפואית אנחנו יוצאים לדרך. מה זה אומר שאנחנו יוצאים לדרך? אנחנו בעצם הקמנו איזשהו ראש חץ שהוא באמת של כל הפסיכיאטרים של מדינת ישראל, הן בבתי החולים והן בקהילה, כולל כל הארגונים של המגזר השלישי החברתי שתומכים בעולם בריאות הנפש. אנחנו יוצאים ביחד להילחם על פיקוח נפש למען מערך בריאות הנפש, שבאמת סובל מהזנחה מתמשכת וארוכת שנים, וגם אחרי כל הדיונים של הוועדה כאן אנחנו לא ראינו איזושהי בשורה באמת אמיתית. יש רעיונות, ויש דברים שכמו שדניאל בעצמו היה כאן בעבר מהאוצר ואמר, וכרגע הם הפכו להיות תוכניות מגירה. אנחנו לא יכולים לאפשר לחוסנה הנפשי של מדינת ישראל להיפגע. כשאני מדברת על חוסנה הנפשי, אני מדברת על הביטחון של מדינת ישראל. לא סתם שאלתי אותך, יונתן, אם בדקתם את הנתונים של כמה מגיעים אחר כך לצבא, האם יש פרישה על רקע נפשי, כמה מבקשים להשתחרר על הרקע הזה. אני חושבת שאלה נתונים שמשרד הבריאות צריך להכיר אותם על בורים ולהבין עם מה הוא מתמודד. בעיקר אחרי שהיו כאן הנציגים של כל קופות החולים, והראו את הנתונים בתחומי הילדים והנוער. אי אפשר לעצום עין נוכח הנתונים האלה. וכשלא מקדמים את התוכניות זו עצימת עין, וזה בהחלט לעג לרש.

אנחנו נעמוד על הרגליים האחוריות, כדי שדברים קריטיים במערכת הבריאות לא יתקדמו אם לא יתקדמו נושאים שקשורים לבריאות הנפש.

אנחנו יוצאים ביחד עם האיגוד הפסיכיאטרי, עם הר"י ועם כל מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים כי לא ייתכן שלאלימות בבתי החולים לכולם יתייחסו ורק בתי החולים הפסיכיאטריים יהיו האחות החורגת, וזה כמעט בכל דבר במערכת הבריאות. אנחנו נצטרך לעשות שינוי: גיים צ'יינג'ר, מהשורש. יש כאן אחלה נציגים שגם יעשו לכם את כל הרשימה רשימה ארוכה של כל הדברים, ואנחנו אפילו נשתדל לדרג אותה, באמת לפי רמת החומרה והנחיצות העכשווית של מה שצריך ומה יכול לסייע. אנחנו נשמח לשיתוף הפעולה של האוצר ושל הבריאות, ובמידה ולא יש כאן מספיק חברי כנסת, שיידעו לעמוד על הרגליים האחוריות שלהם, גם במליאה וגם בדברים אחרים, ולא יקדמו אם הנושאים האלה של בריאות הנפש לא יתקדמו. בריאות הנפש היא לא אחות חורגת של מערכת הבריאות. זו מחלה לכל דבר, צריך להתייחס אליה, וצריך גם לתת את המענה הלכה למעשה. אתה רוצה לתת משפט סיום?

כן, אני מבקש.

מארגון הנכים זכויות נכים.

כל מה שאתם אמרתם וכל מה שאתם עושים זה מבורך. אבל בפועל, בשטח, אני בא משדרות לא רק שאין פסיכיאטרים לילדים, כשהמצב הוא כזה חמור. פשוט אין שום מענים לאנשים, באנשים עם אובדנות ובסיכון של אובדנות מאוד-מאוד גבוהה בפריפריה. אני רוצה שלדיון הבא יבואו מוכנים, יבואו עם תוכנית מתוקצבת, שיהיה להם כמה, על מה העלויות.

של כל הנציגים אצל מירי במשרד הבריאות. מירי תארגן לנו שולחן עגול בתוך משרד הבריאות ביחד עם חברי הכנסת, כי אנחנו רק עולים מעלה. אנחנו לא יורדים. בסדר גמור, זאת הכוונה שלי. לא יכול להיות

כאדם שמתמודד עם פוסט טראומה על רקע פגיעה מינית עוצרים לי את הטיפול שלי בגלל שסל שיקום לא מוכן לתת לי מענה, וזה לא מוכן לתת לי מענה, ואני מוצא את עצמי עזוב לנפשי. אם יקרה משהו, חס וחלילה אנשים יצטרכו לתת את הדעת. חסרים לי פה ביטוח לאומי ואנשים בכירים במשרד הבריאות. לא סתם הם לא מגיעים לפה. אז אני רק רוצה להגיד שביום חמישי הקרוב אנחנו יוצאים לבית צ'רנה, כל הוועדה ועדת הבריאות, וח"כים נוספים, גם כדי לדבר על מסגרות האשפוז ובכלל התוכניות שמופעלות בקהילה. לא מקבלים אותי לאשפוז. לא מקבלים. התוכניות הכביכול שיקומיות. אנחנו ניפגש שם ואנחנו נדבר שם, גם ניפגש שם עם ארגונים כל ארגוני המגזר השלישי. יבואו איתנו גם פסיכיאטרים וגם חברי כנסת,

האמת שלא אני: חברת הכנסת קטי שטרית ביחד איתי אנחנו מארגנות כנס מיוחד בנושא של אובדנות. אנחנו לא מוותרות על הנושא הזה. זו הנקודה האחרונה בשרשרת, אבל היא נקודה אחרונה שלצערי מגיעים אליה היום אני לא יודעת אם להגדיר את הנתונים, כי גם את הנתונים לא חושפים בפנינו עד הסוף, ויש עכשיו נתונים חדשים שמאוד-מאוד מדאיגים. על זה יהיה הכינוס שלנו, ויהיו שם הרבה מובילי דעת קהל שיבואו ויקראו למדינה לקחת אחריות. אנחנו נעדכן אתכם. מירי, אנחנו מחכים למפגש עגול כזה בלשכת השר. אני בטוחה שאתם תעזרו לנו ותארגנו את זה. תודה רבה. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן. לא באתם לשווא. אנחנו יצאנו לדרך. כל מי שלא נמצא בתוך קבוצת הווטסאפ של ראש החץ הזה שלנו יצרפו אותו עוד היום. מי שלא יהיה עד סוף היום תבררו מולנו ואנחנו נצרף אתכם, בסדר?

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:18.